סיימנו פרק נוסף ברפורמת הייבוא, פרק התקנים. סיימנו את פרק המזון, ובעזרת השם גם את רפורמת הייבוא בעוד דיון אחד שנשאר לנו על תמרוקים, נביא להצבעה לקראת סוף השבוע.

סעיף קטן (ב) מחדד שמלבד הסעיפים הספציפיים שבהם נקבע במפורש וצוין במפורש הסמכות לקבוע הוראות, המאסדר יוכל לקבוע הוראות נוספות לעניין החוק הזה,

כי בניגוד לשירותי תשלום שיש קשרים בין נותני השירותים, כאן זה איזושהי מערכת אוטומטית שכל גוף מקבל סרטיפיקט,

למעשה אין קשר בין הצדדים. אין למקור

שיהיה מקום שאנחנו יודעים שאם מתקשרים אליו, או מייל שאנחנו יודעים שצריכים לחזור אלינו. מרכז המידע לבנקאות פתוחה שיפעל שלוש שנים מיום הרפורמה, עם ארבעה עובדים. אין לי מייל שאני יכול לפנות אליו, שאני יודע שצריכים לחזור אליי. נצטרך עכשיו לרדוף

הרי הרפורמה תיכנס בשלבים, בשלב הראשון עובר ושב. האם זה אומר שה-Screen scraping נשאר איתנו לפחות עד אמצע 2023? מה אתה אמרת, Screen מה?

זה בעצם השיטה

ולעניין מערכת שבמועד קביעת הצו אינה נמצאת בשימוש בידי

השר, בהתייעצות עם הרשות ומאסדר מקור המידע,

ולעניין מקור מידע המפוקח על ידי בנק ישראל הנגיד בהסכמת השר ובהתייעצות עם הרשות, ראשי לקבוע צו

(ד) השר, בהתייעצות עם מאסדר נותן השירות רשאי,

נציין שהוראות חוק הניידות גם לא חלים לגבי שני החשבונות האלה.

ההתקשרות אמר שהוא לא יבצע פעולות באתר האינטרנט, ולכן אז גם אי אפשר לתת את הרשאת

סעיף קטן (ב) עוסק בתוספת השנייה, שם מצוינים המאפיינים של מערכת הממשק,

ושנותן השירות אוסף באמצעותה את המידע. השר יוכל לתקן את התוספת ולקבוע מאפיינים של מערכת,

שבשנים הקרובות זה יקרה בכלל? יש היתכנות להחלה של החוק על סוגי החשבונות האלה?

אני אשמח לבדוק את הנושא

מבהיר שניתן יהיה לקבוע גם תקנות בהתאם לסוג נותני השירות או מקורות המידע,

הכוונה היא שהוא יתייעץ עם אותו מאסדר

ארביטראז' יכול לבוא לידי ביטוי בדבר הכי קטן ובסוף להשפיע בצורה הכי קשה, ולכן היינו מבקשים כן לשקול את זה שוב. נקודה נוספת שהייתי מבקש אולי

שאנחנו כאזרחים מנהלים אותו במקומות אחרים,

דהיינו במקום Open banking להפוך אותו ל-Openfinance. אני יודע שזה עלה אבל אני מרגיש את עצמי מחויב לפחות להגיד את

אני ספרתי 24 משפטים בינתיים, יאיר, אבל בסדר.

אני מתנצל שאולי פשוט עשיתי חישוב לא נכון.

יש לך ספקות שהרפורמה הזאת תביא את התוצאה הידועה וגם אתה מאמין שלמרות העוצמה של הבנקים והשליטה בשוק שלהם, הם צריכים להיות

אם כבר הזכרת את המהירות שהרגולטורים יכולים לפעול, אז אני קצת אקדים הערה שלי לגבי אחד הסעיפים האחרונים, שקובע מועדים לקביעת הוראות מאסדר.

לדוגמה, בנק ישראל קבע שבחוק השוואת עלויות שהוא עשה, השוואת עלויות ותיווך, אין חובת גילוי נאות ואין חובה של גילוי נאות גם ביחס לתמורות שמשולמות על ידי המתווכים. לדוגמה, בנק נתן כסף למתווך אשראי שיכול לפעול גם בחסות החוק

בחוק הבנקאות הכללי,

הכנסנו סעיף שלאורו הוקמה ועדת מעקב ליישום התחרות בשוק האשראי, ואני מציע דבר מאוד פשוט. חייב להתווסף סעיף. את קווי המתאר שלו שלחנו לוועדה בנייר הנלווה. כשאתה אומר "שלחנו", מי זה "שלחנו"? פורום מחוללי תחרות שאני היושב-ראש שלו. חברים בו

רועי אחד מאלה שהצביעו בעד. אמרתי, זה היה פה אחד. רועי אחד מאלו שעמד, למרות הקושי לעמוד מול המפקחת על הבנקים שהייתה כאן וכל החבר'ה שהיו מסביב, השתכנעו מהטיעונים שהבנקים כמו שהוא

תיקון חוק המידע הפלילי73.

התשע"ט 2019,

יושב-ראש רשות ניירות ערך, חברי

מיכאל, לא מתאים לך. הייתי מקצרת ונותנת לשר אפשרות לדחות, אבל לקצר מלכתחילה - - - הוועדה יוצאת להפסקה עד 19:40. יש לכם כריכים בחוץ, בנדיבות ובדאגה של מנהלת הוועדה,

כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, בשקלים חדשים ובכלל זה פירוט יתרות בחשבון ופירוט כלל החיובים והזיכויים בחשבון. מידע על אודות חשבון תשלום, כהגדרתו בחוק שירותי תשלום, במטבע זר ובכלל זה פירוט יתרות בחשבון ופירוט כלל החיובים והזיכויים בחשבון. מידע על אודות כרטיס חיוב

התחלתם לדבר על הנושא הזה של הדחיפות בהנגשת המידע. מהבחינה הזאת אנחנו חושבים שנכון להנגיש את המידע בצורה כמה שיותר מהירה כשאנחנו נותנים לזה סייג בזה שחשוב לנו מאוד שההנגשה תהיה נכונה,

כשאנחנו עכשיו עומדים על כרטיסי האשראי, עשינו התאמות לשוק הישראלי כדי שייתן את כל המידע וייתן מידע דומה בין מה שהלקוח רואה בערוצים הישירים, מה שהוא רואה באפליקציה לבין מה שיקבל נותן השירות - - - אני חושב שהסברת את מורכבות המשימה ובטח אפשר עוד לפרט. אני שואל אותך בכנות, יש פה איזה תאריך להקדמה שנוכל

שבו יומם ולילה, סיימו את זה. אני מצטערת, זה נשמע לי כמו תירוצים.

כמו שאצלי בצוות לובי 99, עמותה, אף אחד לא מרוויח עשירית ממה שאתם מרווחים, יודעים לעבוד יומם ולילה, גם בנק ישראל שיישב ויעבוד יומם ולילה. עם כל הכבוד, זה לא

המערכת הבנקאית היא מוכנה יותר גם כמקור מידע וגם כצרכן מידע יותר מכל האחרים. אף מאסדר לא מוכן לתת רישיונות,

תקצרו, אבל אם נקצר,

אם אנחנו מאריכים, אז באים בטענות דווקא למערכת הבנקאית שהיא מוכנה,

יש לנו כבר אלפי לקוחות, חלקם אפילו יושבים בחדר הזה, שצומחים איתנו כלכלית מחודש לחודש,

כרטיסי האשראי,

אני רוצה לומר שאנחנו רואים חשיבות בסוכנות לעסקים קטנים, חשיבות גדולה ברפורמה הזאת. העסקים הקטנים והבינוניים הם בהחלט צרכנים כבדים של המערכת הבנקאית לכלל השירותים, גם לשירותים

והכול בנוגע למידע שמקורו בפרטי הלקוח, החובה לפי סעיף קטן (א)(2), של הסעיף האמור,

שמדברים על האפשרות לבטל את ההתקשרות אל

גם את הסעיפים האלה אנחנו מחריגים מעוסקים ותיקים, וזאת מאחר שיש עוסקים ותיקים שאין להם קשר ישיר מול מקורות המידע. בסעיף קטן (ג) אנחנו קובעים שגופים שמותר להם לפי

לגבי סעיף הלו"ז,

זאת אומרת בינואר סל כרטיסי חיוב, במאי סל כרטיסי הלוואות

אריק פרישמן, מנכ"ל פייבוקס, בקשה. תודה על רשות הדיבור, אדוני היושב-ראש. רציתי לנצל את ההזדמנות אולי האחרונה שיש לי לדבר בפניכם, כדי להגיד שזה לא נוגע לסלי העמלות וזה לא נוגע לתאריך התחילה, אני מתנצל,

המודל העסקי פה לא מספיק חזק עבורן ולכן אנחנו צריכים לעשות הרבה יותר ממה שעשו מדינות אחרות כדי שהרפורמה הזו באמת תצליח. בהקשר של הריכוזיות הייחודית במערכת הבנקאית בישראל, הנתון הכי בולט הוא שארבעה מתוך חמישה בנקים מחזיקים סדר גודל של 90%

שמורה לו הזכות. ואנחנו לא יכולים לתת לאדם פרטי יתרון, שאם הוא רוצה רק לעצמו לדעת, שישלם בזול ויקבל את המידע שלו? הוא יכול לקבל את המידע מהבנק. מה שאנחנו מבקשים זה בעצם שיהיה פה איזושהי אינטגרציה של כל

מה הוא עושה עם התעודה הזאת? הציפייה היא שלקוח, כמו שתיארת את הלקוח הסביר קודם, שמסתכל ורוצה להתעניין, הוא יכול להבין מה מצבו ואם יש דברים - - - איך זה

האדם הפשוט שרוצה להוריד אקסלים או לקבל את המידע מהגופים הפיננסיים,

אדם שאומר, אני לא יודע לעשות לי את

על המידע שהוא אוסף באמצעות פרטי הגישה, אנחנו לא מחילים עליו את העיצומים הכספיים. גם את העונשין לא. ולא את העונשין. בגלל שצריך לעשות כאן שינויים המחויבים, בהתייעצות עם המחלקה הפלילית במשרד

אני לא רוצה להטיל סמכות על השר שיהיה לו קושי למלא

כשבעצם

שאמור לצקת את התוכן המקצועי לשם זה המאסדרים. תראי, בעולם אידיאלי שבו כולם עומדים במועדים שנקובים בחוק, אז יכול להיות שאת

כך שלקוח באמת יוכל לקבל שירות שתופס את כל השירותים הפיננסיים שלו. גם בדוגמה שאדוני נתן קודם, שדיברת על חמישה עד עשרה שירותים פיננסים, אז כללת גם את הפנסיה שלך וחיסכון ארוך טווח, דברים שלא נמצאים כרגע בהצעת החוק. בנק ישראל כמו שנאמר פה הרבה, עבד הרבה שנים בשביל לייצר את אותו סטנדרט אחיד ולדחוף את המערכת הבנקאית ולפתח את זה גם בלי

שוב, זה לא נמצא בהצעת החוק. לא מפתיע שהעמדה של איגוד הבנקים, גם הפיקוח על הבנקים בעצם אומר את אותה

בעצם מבקשים להרחיב פה לגבי מידעים שהם בכלל לא היו בתחילת התהליך. אני לא אפתיע את כולם שבסופו של דבר גם כפי שציין מר שטרום, המטרה העיקרית של הוועדה ושל החוק

תודה לחברי הכנסת ולכל אנשי המקצוע שנכחו בדיונים. אנחנו עוד לא הצבענו על זה.

שמונה הערות שאני רוצה שתלכו לעשות שיעורי